אני פותח את הדיון. אנחנו במסגרת העיסוק של הוועדה בדוחות מבקר שונים שמתכתבים

יוצאים מתוך דוח שעסק כמובן הרבה לפני הקורונה אבל עסק בשירות הרפואי לחיילי החובה, וממנו אנחנו נבין גם דברים שעולים מן הדוח אבל גם דברים שנוגעים כרגע, כי לפחות על פי